אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת החינוך,

שעה 12:05. נושא הישיבה הוא מעקב היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א והפעם נושא

אז אני שוב מחזקת את מה שנאמר כאן על ידי משרד החינוך, אנחנו בשיתופי פעולה, יש עוד כמה דברים לסגור בנוהל, אבל אני מניחה שהן לא סוגיות שאי אפשר להתגבר עליהן.

תחדדי את הנושא שאתם מתנגדים שבעצם המשלבת תגיע לבית של הילד המשולב, זה יכול להיות גם נער ונערה, כשאין הורה בבית. אז אני אומר מספר דברים. אנחנו חיים במציאות שלצערנו הרבה פעמים אנחנו צריכים להוכיח ש'יש או אין לנו אחות. אני לא הייתי רוצה להעמיד את הסייעת במצבים שבהם היא תואשם לאחר מכן, בין אם אשמה אמיתית או בין אם אפילו משהו שהיה בדמיונו של ילד, בדברים, והדמיון פה פתוח ורחב. יתרה מכך, אומר יותר מזה. הרי ילד לא חי בגפו, בדרך כלל יש לו גם אחים ואחיות. מטבע הדברים, ילדים שנמצאים יחד לא תמיד הכול שורה, לא תמיד מסתדרים - - - את אומרת שאם יהיו מספר ילדים בבית והמשלבת מגיעה והיא מוצאת את עצמה גם כ - - - בדיוק. היא יכולה למצוא את עצמה גם גננת, גם מופרעת ברמת הרעש שיש מסביבה ובוודאי כמבוגר לא יכולה שלא לתת יד או לסייע. אנחנו לא רוצים להוזיל את תפקיד הסייעת. בכל זאת התפקיד שלה ברור וממוקד וייעודי. אני יכולה להבין את המצוקה, הרי הרצון הוא שההורים ייצאו לעבוד, אבל לפני כן הרצון הוא לקדם את הילד כמובן בצרכיו הלימודיים. איך את רואה שאנחנו מתקדמים לפתור את הפלונטר הזה שלכם עם משרד החינוך אל מול מי?

אני לא יודעת אל מול מי, אני לא יודעת מי ביקש. אני יכולה להבין למה ביקשו, אבל עם כל הכבוד, אתם יודעים, לא כל דבר פותרים בשביעות רצון של כל הצדדים והנה הוא הגבול שאנחנו שמים. אני אומרת אותו חד משמעית,

שבעה ימים לפני פתיחת שנת לימודים, לא רוצה פה לזרות תקוות שווא של הנה, בואו נידבר ונראה מה קורה. התשובה שלנו במרכז השלטון המקומי היא שסייעות תגענה לבתים. אחרי שעשינו את כל המאמצים ופתרנו הרבה מאוד מהמורות לא פשוטות, בכמה וכמה ערוצים, אז זה הקו האדום שלנו, הסייעת תגיע לבית שבו הילד עם מבוגר מטעם המשפחה, בין אם בן משפחה, ההורה הישיר, לא אמרתי מי, אבל לא תשהה הסייעת לבדה עם הילד בביתו. גבירתי היושבת ראש, אני רק הייתי רוצה להוסיף שתי נקודות.

אני לא רואה שההתנגדות הזאת מגיעה מהמשלבים והמשלבות, שלכאורה זילות תפקידם היא בשיקול המרכזי, לפי מה שאני שומעת פה. אני רק רוצה לומר שאני חוששת מאוד שאנחנו לומדים ממקרי הקיצון, מהדוגמה או שתיים שהובאו פה, במקום להתאים את הכלל ולומר שיהיה בהתאם לגיל, בהתאם לנסיבות, בהתאם למוגבלות. הכלל יכול להיות שהמשלב או המשלבת מגיעים עם הילד, כך צריך להיות, ואם יש מקרים מסוימים אז צריך להחריג אותם ולא הפוך. מה שאני שומעת פה זה בעצם את ההיפך. אם יורשה לי רק להשלים את הדברים ולהתייחס, אנחנו לא דנים פה עכשיו במה תפקידה של הסייעת. בואו גם נבין את גבולות הדיון שאנחנו מקיימים. אנחנו לא בונים מחדש תפקיד ואנחנו לא פותחים מחדש גזרה. אנחנו מתאימים את עצמנו למצב שהוא נקודתי ובר חלוף. זה לא שעכשיו אנחנו מתחילים פה, בואו נדבר מה צריכה לעשות הסייעת, כי לפה יש לי עוד כמה שאלות עם עוד כמה סקטורים שגם הייתי רוצה שיילכו לבתי התלמידים וזה לא עולה פה. למה זה מובן מאליו שהסייעת תגיע ועוד כמה וכמה בעלי תפקידים ברור שלא יגיעו? מה ההבדל ביניהם? למשל את יכולה סתם דוגמאות ספציפיות? אני יכולה, אבל אני לא חושבת שזה יקדם את הדיון.

אני מניחה שמי שצריך היה להבין מבין.

עופר, אני אסביר לך. בעוד בנוגע לפתיחת השנה, אנחנו נערכים עם סוגיית ההסעות, יחד עם משרד החינוך. המתווים שאישר משרד הבריאות מאפשרים לנו להסיע את תלמידי החינוך המיוחד כל עוד לא ישתנה המתווה. הדגשתי את זה גם בישיבה הקודמת. ככל שישתנה המתווה משמעו פחות ילדים שיכולים לנסוע ברכב. ראשית, יש מצוקה של רכבים, לא לכל הזכיינים קבלני ההסעות יש מספיק רכבים להכפיל את המסלולים, שלא לדבר על ההוצאה הכספית שנצטרך את התמיכה שלה, גם של משרד החינוך וגם אנחנו. אבל כרגע על פי המתווה הקיים אתם מאורגנים עם ההסעות? בהחלט, בהחלט. עוד משהו, מיכל? לא, תודה. תודה רבה, מיכל. חברת הכנסת תהלה פרידמן, רצית להעיר.

כן, רק רציתי לשאול שאלה. אולי פספסתי את זה ברצף של הדברים, אבל אני מבינה שסוגיה נוספת שעומדת על הפרק אל מול הרשויות המקומיות זה הסיפור של סייעות בגני הילדים אבל בצהרונים, זאת אומרת לאחר השעה אחת. אני ראיתי שעכשיו זימנו דיון לתחילת ספטמבר, אני לא יודעת מהי המהות שלו ומה הסוגיה. אני רק אגיד בקצרה.

כרגע התקציב, כי כולם אומרים שאין בעיית תקציב, אז אני רק רוצה להבין את הנקודה הזאת כי מה שנאמר לי זה שאין תקצוב לסייעת לאחר השעה אחת, מה שאומר שהילדים המשולבים, אם כל הילדים נשארים עד ארבע אז הם יסיימו באחת.

זה לא דבר חדש. אני יכולה רק לומר שאם אנחנו דנים עכשיו בתפקיד הסייעת, וכל הנוכחים מקפידים לומר שהתפקיד שלה זה תיווך למידה, אז הרי שהצהרון אינו למידה ולא צריך לתווך אותה. אני לא מכירה סיטואציות שלא התקבל ילד לצהרון כי הוא בלי סייעת. כבר עברנו את זה וחידדנו את זה וועדות הכנסת חידדו את זה וזכותו של ילד להיות בצהרון וחל איסור להפלות אותו בקבלתו לצהרון. מה זאת אומרת? אני חדשה בדיון, אני לא מומחית לתפקידי סייעת וכאלה דברים, ואני מודה, אבל נראה לי שיש ילדים שלא יכולים להישאר בלי סייעת. חברת הכנסת פרידמן, זה נושא ותיק, אנחנו גם תיכף נחזור אל אנשי משרד החינוך כי יש פה איזשהו שילוב תפקידים, הסייעת המשלבת מוּכוונת לסייע, לתמוך למידה לילד או לילדה בשעות הבוקר, בשעות הלמידה הרגילות. נכון שחלק מהילדים המשולבים זקוקים לאותו סיוע גם בשעות הצהרון כי הם לא יכולים להישאר לבד, זו סוגיה בפני עצמה. אני רשמתי אותה ואנחנו נחפש את התשובה. תודה רבה מיכל, ותודה, חברת הכנסת פרידמן. הסתדרות הפסיכולוגים, ד"ר נעם יצחקי. בבקשה, נעם, את איתנו, כל ההיבט הרגשי והתמיכה, הן לצוותים והן לילדים. בבקשה, נעם. תודה, אורלי. קודם כל ברמת תהליכי העבודה אנחנו עדיין בתהליך עבודה מול המשרד באשר לוועדות. יש תהליך עבודה, עדיין לא ראינו את הטיוטה של חוזר המנכ"ל של הוועדות, אנחנו מחכים לזה כדי שנוכל להתייחס גם לסוגיות האלה. מעבר לזה, אני רוצה להדגיש, לצד הבעיות קצרות הטווח שאנחנו עסוקים בהן כרגע, שברורה החשיבות שלהם, חשוב להחזיק גם את התהליכים ארוכי הטווח שקשורים להכלה והשתלבות. מירי התייחסה אליה, אבל אני רוצה להתייחס לשני פערים שצריך לתת עליהם את הדעת. קודם כל בהקשר של תקציב השקלי, כמו שאת אמרת, אורלי, היכולת להסתמך עליו כשהוא לא משהו קבוע ויציב היא מאוד מאוד בעייתית. הרבה פעמים הוא גם מגיע ברגע האחרון והיכולת לעשות איתו תהליך חשיבה של מה הדבר הכי נכון נעשה בלחוץ מאוד גדול וברמת היכולת להסתמך עליו מאוד קשה לעשות את זה. אז אני מחזקת את מה שאת אומרת לגבי היכולת להשתמש בתקציב הזה כשהוא לא קבוע ולא יציב ולא צבוע מעוגן וידוע שהוא יתקבל. זה דבר אחר. מעבר לזה, לגבי תהליכי הליווי וההדרכה הקבועים והמתמשכים על ידי פסיכולוגים חינוכיים בתוך מערכות החינוך, כל מי שעובד במערכת יודע שכל מה שלא נכנס לשגרות ולסדירויות של בית הספר, מה שלא צבוע בתוך השעות של בית הספר, דינו מתי שהוא ליפול. לכן הדגש על זה הוא חשוב. גם בתוך השיח שלנו עם המשרד אנחנו רואים את ההכרה ואת ההבנה בזה, אבל אם לא תהיה צביעה של השעות האלה, גם עבור צוותי החינוך וגם עבור הצוותים המלווים, שיוכלו לתמוך בתהליכים האלה תוך כדי, לעשות on the job training למורים בהתמודדויות שלהם, המערכת לא תוכל לתת מענה מיטבי לתלמידים והשילוב וההכלה שלהם נידונים לכישלון מראש. לכן זה לא מספיק רק להגיד שזה חשוב, אלא זה צריך להיות צבוע, גם לאנשי המקצוע וגם למורים. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לנו להדגיש. מעבר לזה, באחד הדיונים רחלי הזכירה איזשהו תקציב נוסף שיינתן למנהלים. למיטב הבנתי זה לא היה התקציב השקלי וחשוב לנו להבין מה קורה עם התקציב הזה ואם יש עוד מקורות תקציביים שיכולים לסייע למנהלים. זה חשוב במיוחד לתלמידים עם המוגבלויות בשכיחות גבוהה, שסל השעות שלהם הוא מצומצם, אני מזכירה, 2.2. זהו, תודה רבה. תודה רבה, תודה, נעם. אני רוצה לעבור להורים, קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, עורכת דין רויטל לן כהן. שלום, רויטל. תודה, שלום. תודה, אורלי, צהריים טובים. אני קודם כל רוצה להגיד שאני מאוד נסערת מהדברים שנאמרו פה, אז לפני שאני אגע לגופו של עניין אני רוצה לומר כמה דברים באופן כללי. אחת, ההנחה שמניחים כל פעם אודות הבתים שלנו היא בלתי נסבלת. ההתנגדות בהתחלה אמרה: אם יהיה אבא הוא עלול לפגוע מינית בסייעת, אחר כך אמרו: הבתים שלנו עלולים לגרום לה לחלות, עכשיו הילדים שלנו רבים. סליחה, יש גבול למה שאני מוכנה לספוג בתור הורה על כל האמירות המבזות האלה.

אני מסכימה עם חברת הכנסת שאמרה פה מקודם שהכלל צריך להיות שהסייעת יכולה להגיע אל הבית, בוודאי שלא צריך פה ליווי של הורה מבוגר, או מבוגר אחר. במידה שיש מקרים נקודתיים שבהם זה נדרש יש לדון במקרים הנקודתיים שבהם זה נדרש. גם סומכי הרווחה שמועסקים על ידי הרשויות המקומיות מגיעים לבתים שלנו בלי שנדרשת נוכחות מבוגר, הם גם רשאים לצאת עם הילדים מחוץ לבית ולא דורשים נוכחות מבוגר ונראה שהסיבה היחידה לדרישות שמערימים על ראשינו היא פשוט כדי לעשות חסם בפני הילדים שלנו ובפני יכולתם להיות חלק מהכיתה שלהם. בצל זה אני רוצה להגיד שלא מדובר בילדי החינוך המיוחד, מדובר בתלמידים במערכת החינוך בישראל, הם משולבים בחינוך הרגיל. עוד אני רוצה לומר שאנחנו לא מדברים על שילוב, אנחנו מדברים על הכלה ואולי מכאן נובע כל פעם הצורך בדיון הזה. שילוב זה אם מתאימים לנו הילדים שלכם ואתם תתאימו את עצמכם לתנאים, נרשה לכם להיות פה, הכלה היא הזכות האלמנטרית הבסיסית והאינהרנטית של הילדים שלנו להיות חלק ממערכת החינוך. כל דיון על התנאים שבהם הם יכולים להיות חלק ממערכת החינוך פוגע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, מנוגד לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות וחורג לחלוטין מהזכויות של הילדים שלנו להיות חלק מהחברה הרגילה. ועכשיו אני רוצה לגעת לגופו של עניין בחלק מהדברים. כמו שאמרתי, העניין של נוכחות מבוגר היא חסם מיותר ולא רלוונטי. אני רוצה גם לדבר על השילוב כשהילדים נמצאים בתוך בית הספר. אחת הבעיות שנתקלנו בהן בשנת הלימודים הקודמת, שכשבנו את הקפסולות לא ספרו את המשלבות ופתאום הסתבר שאי אפשר להכניס את הילד לכיתת האם שלו. אז אני רוצה לוודא שהפעם הסייעות נספרות ושלא יקרה מצב שאם בכיתה יש שני ילדים משולבים יגידו שבגלל זה אי אפשר את שתי הסייעות שלהם בגלל גודל הקפסולה. נא פשוט לקחת את זה בחשבון. עוד דבר שצריך לקחת בחשבון בקפסולות זה את התלמידים שלומדים בכיתות החינוך המיוחד ומשתלבים שילוב חלקי בכיתות הרגילות. נא לקחת בחשבון גם אותם, כי כבר עכשיו אני שומעת מהרשויות המקומיות שהם לא יכולים לאפשר את השילוב של התלמידים האלה מאחר והם לא נלקחים בחשבון בחלוקה לקפסולות כי משרד החינוך לא מוכן לאשר קפסולה גדלה יותר. אז אני מבקשת לקחת בחשבון גם את התלמידים שמשתלבים באופן חלקי. דבר נוסף, חומרי ההוראה ודרכי ההוראה. שמעתי את מירי אומרת שיש להם איזשהו כלי מיוחד. אני חייבת להגיד, שבוע לפני תחילת הלימודים, לפחות המורים שאני מדברת איתם, אף אחד לא יודע על זה, אף אחד לא יודע עדיין איך לעבד את חומרי הלמידה כך שהם יתאימו לילדים שלנו. הם לא יודעים איך לקיים את השיעורים תוך שינויים כאלה ואחרים שיתאימו גם לתלמידים משולבים. דבר נוסף, חומרי ודרכי ההיבחנות. אני כבר לא מדברת על הבגרויות, ששוב לא - - - (נתק בזום). רויטל, נקטעת לנו. אז בנושא הבגרויות ודרכי ההיבחנות. אני יודעת שלפחות על הבן הפרטי שלי, שסיים י"א ועלה לי"ב, הייתי צריכה להתעקש ולריב על דרכי ההיבחנות ואני מבקשת, בטח עכשיו בתקופת הקורונה, נא לקחת את הדברים האלה בחשבון, גם על ההיבחנות במהלך השנה ובוודאי לקראת הבגרויות. גם חומרי ההיבחנות וגם דרכי ההיבחנות, צריך לקחת אותם בחשבון. אני רוצה כמובן לדבר על הנושא החברתי, ובזה אני גם אתייחס למה שאמרה מיכל מנקס. סליחה, תפקיד הסייעת הוא לא רק תיווך לימודי. גם בתוך הדברים הכתובים היום בחוזרי מנכ"ל וגם בהסכם הקיבוצי התיווך הוא לא רק לימודי, התיווך הוא גם חברתי, ועל זה בכלל לא נותנים את הדעת. אני יכולה להגיד לכם שבשנה האחרונה תלמידים משולבים היו מנותקים לחלוטין מהקבוצה. התפקיד גם של המורה, לא רק של הסייעת, הוא לדאוג שיש שילוב חברתי של התלמידים, במיוחד עכשיו, כשלא לומדים בכל ימות השבוע וגם כשלומדים בקפסולות. זה חלק מהתפקיד של המורים וצוות ההוראה. אני רוצה להזכיר שלפעמים השילוב, גם בשנת הלימודים ובטח גם עכשיו כשלומדים בזום, הוא לא תמיד שעה אחרי שעה בצורה רציפה, לפעמים יש הבדלים בין השעות האלה. אני לא רוצה שנגיע למצב שבו בגלל זה תהיה בעיה בהעסקת הסייעת, בשעות שבין שיעורים בזום היא יכולה לעשות בדיוק את מה שהיא עושה בבית הספר, עבודה פרטנית עם הילד. אם היא יכולה לעשות את זה בבית הספר היא יכולה לעשות את זה גם בבית. גם את זה צריך לקחת בחשבון. אני רוצה להתייחס גם לעוד שני דברים, אחד זה של הטיפולים של ילדים ואחד זה ועדות ההשגה. אני באמת מתפלאת על רחלי, שאנחנו בעצמנו העברנו להם רשימה שיש בה מספר תלת ספרתי של ילדים שעניינם טרם נפתר. ילדים שעדיין לא קיימו ועדות השגה ואין להם עדיין את כמות השעות לא יודעים לבחור האם הם נאלצים ללכת לחינוך המיוחד או יכולים להיות בשילוב ולכן אלה ילדים שעדיין אין להם רישום לבתי הספר. לא מדובר פה רק על שיבוץ של תלמידים שהולכים לחינוך המיוחד, אנחנו מדברים בפירוש גם על תלמידים משולבים, ולכן כן, יש תלמידים משולבים שטרם נרשמו לבתי הספר, פשוט כי הם לא יכולים לדעת האם יוקצה להם מספר שעות שיאפשרו להם שילוב. שלחנו למשרד החינוך רשימה של מאות ילדים שעניינם טרם הוסדר. אנחנו שבוע לפני תחילת שנת הלימודים ועניינם אכן טרם מוסדר. אז בבקשה, לא להקטין את זה -70, לא מדובר ב-70, מדובר בהרבה יותר מזה. רויטל, אתם קיבלתם איזשהו מענה ממשרד החינוך או שפשוט לא נעניתם? לא, אמרו לנו שהעניינים מטופלים והם לא מטופלים. אני יכולה להגיד לך שישבתי עם אחד מהמפקחים הארציים על הרשימה הזאת שהעברתי, ועל כל שם שעברנו, למעט שניים, עד היום התשובה שלו הייתה,: אה, אני רואה שהבעיה לא נפתרה, אני אבדוק את זה; אה, אני רואה שהבעיה לא נפתרה, אני אבדוק את זה. זה אומר שמתוך מעל 150 מקרים ואחר כך עוד הוספנו, זאת אומרת שלפחות אנחנו, כקואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, העברנו קרוב ל-200 שמות, שאר הארגונים העבירו עוד שמות. אם מתוך הרשימה שלי טופלו שניים, אני מניחה שזה בערך אותך היחס גם ברשימות האחרות. אז להגיד שאין בעיה או להקטין אותה, זה באמת, אין לי מלים. זה חשוב. קודם כל זה נורא ואיום מה שאת אומרת.

יש איזה פילוח,

את יכולה למצוא שם איזושהי חוקיות, נניח הפריפריה יותר מאשר המרכז, בלשון כללית או שלאו דווקא? קודם כל אני יכולה להגיד לך שזאת לא הפתעה וזה לא חדש. מחוז תל אביב ומחוז מרכז הם המחוזות הכי בעייתיים. במשך שנים יש שם בעיות קשות, כאילו שיש התנגדות לשילוב של הילדים שלנו. לכן באופן קבוע יש הנמכה של גובה הסיוע שהילדים שלנו מקבלים, ולכן באופן קבוע הם מגיעים לוועדות השגה, מה שפעם היה ועדה ערר. אני רוצה גם לסבר את אוזניכם, שתי סיבות עיקריות למצב שאנחנו נמצאים בו היום שוועדות השגה טרם הסתיימו. סיבה אחת היא שלמרות שהורים התחילו להגיש השגות כבר בינואר, כי כבר בנובמבר התחילו עם ממשיכים, הוועדות האלו, למרות שבחוק נדרשים לדון בבקשה תוך שלושה שבועות, לא התחילו לדון בוועדות ההשגה בטענה שהם מתייחסים לזה כאל עונת השגות, זאת אומרת גם השגות שיכלו להסתיים כבר בינואר,

לא התחיל הדיון בהן לפני סוף מאי-תחילת יוני. זאת אומרת המחוזות יצרו את הבעיה הזו. אז עכשיו להגיד שיש בעיה מכיוון שהורים הגישו ברגע האחרון, זאת באמת, זה להיות מנותק מהמציאות.

רויטל, משפט לסיום.

שהיינו צריכים להגיש אותם להשגות, כי לא רק שלא נתנו להם את מה שהיה להם בשנה שעברה, אלא כי בג"צ באמת אמר שאנחנו צודקים ויש בעיה עם גובה הסלים כי הם לא היו מוכנים לדון בהם. זאת אומרת משרד החינוך יצר מצב שבו, בשלב מאוד מאוחר, חלק מההשגות נאלצות להידון מחדש, כולל חלק מוועדות הזכאות נאלצות להידון מחדש. גם היום אחרי הבג"צ אני אומרת לכם, מוועדות שאני נמצאת בהן, יש תחושה שמנסים להוריד את גובה הסלים, לא מוכנים לדון איתנו בגובה הסל. התשובה לבקשה שלנו לדון בגובה הסל היא: זה אנחנו נדון אחר כך בדיון הפנימי. לכן הרבה מאוד מקרים לא מסתיימים. אוקיי, תודה רבה, רויטל. גבירתי יושבת הראש, מעבר למיקוד של הבעיה מול משבר הקורונה וה-1 לספטמבר, שקרב ובא, יש פה איזושהי בעיית שקיפות מאוד מאוד גדולה שעולה מכל מה שאנחנו שומעים, פער מאוד גדול מבחינת המידע שיש להורים, השקיפות במדיניות והיישום של המדיניות באופן שקוף, שההורים יכולים להיות נגישים למידע הזה. אני חושבת שיש פה משהו שבטווח הרחוק חייבים לתת עליו את הדעת. כן, אכן את צודקת. דיברנו על זה גם בישיבות האחרונות, על הפער בין הכוונות של אנשי המטה לבין היישום בשטח. אני רוצה לפנות לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. אמיתי שוחט, אתה איתנו? שלום, אמיתי, בבקשה. שלום, צהריים טובים. קודם כל תודה רבה על הדיון החשוב הזה. קודם כל אני רוצה לברך על הבשורה של הגעת הסייעות לבתים. באמת תודה רבה למשרד החינוך ולמרכז השלטון המקומי, וגם להסתדרות צריך להגיד תודה רבה באמת על ההירתמות ועל ההבנה של החשיבות והגמישות. כמו שנאמר כאן, הנושא של חובת נוכחות מבוגר זה משהו שאנחנו חלוקים מאוד, אנחנו סבורים שזה לא יכול להיות באופן גורף, אנחנו סבורים שצריך לבדוק כל מקרה לגופו, לא ייתכן שהורה שיש לו ילד בכיתה ט' שיכול להישאר לבד, ההורה צריך לבחור אם הוא נשאר בבית ויוצא לעבוד או שהוא מוותר על הסייעת בגלל שעתיים שהסייעת תגיע במשך היום. זאת אומרת חבל לדרוש מהורה, אסור לדרוש מההורה, לוותר על יום עבודה או לדרוש מהילד לוותר על הסייעת בגלל שעתיים שבהן ההורה צריך להישאר בבית. זה דבר ראשון ואנחנו נמשיך לעבוד על זה מול משרד החינוך ומול מרכז השלטון המקומי. עכשיו במובן קצת רחב יותר, אני רוצה להגיד שאנחנו פותחים שנה אוד קשה מבחינת השילוב, אפשר להגיד שנה משברית, גם הרפורמה שיצרה גלי הדף מאוד חזקים, גם הקורונה שהייתה ממשהו מאוד קשה, חוץ מההורים, גם השלטון המקומי וגם משרד החינוך היו צריכים להתמודד איתו ולתת לו מענים. חשוב להגיד שהצלחה בהתמודדות הזאת היא הצלחה של הרשויות והצלחה של משרד החינוך זו הצלחה של כולנו ואני מקווה שנצליח. לצערי אחוזי השילוב בשנים האחרונות - - - ואני מקווה שלאור כל הדברים שהמשרד כאן פירט בתחילת הישיבה ועוד פעולות אחרות אנחנו נראה בשנים הבאות שאחוזי השילוב כן עולים. כדי שהדברים האלה יקרו אסור שזה ייעשה לבד, רק על ידי משרד החינוך ו/או רק בהתכתבויות עם מרכז השלטון המקומי, צריך שההורים יהיו מעורבים בתהליכים האלה לאורך כל הדרך. אי אפשר שדברים יגיעו רק בסוף, רק להערות הורים, אלא ההורים צריכים להיות מעורבים לאורך כל הדרך של בעשייה הזאת ובחשיבה גם. מבחינת הנושא של היערכות לקורונה כמה דברים. קודם כל נושא של נגישות אתרים.

לצערי, אנחנו באכיפה מול משרד החינוך, כי מבחינה טכנולוגיות האתרים של משרד החינוך לא עומדים בתקנים של הנגישות ואנחנו בתהליכי אכיפה מול משרד החינוך על הנושא הזה. עוד נושא שמאוד בעייתי זה הנושא של תלמידים עם מוגבלות שגרים באזורים מוגבלים. אזור מוגבל זה אזור שמוגדר כאזור עם רמת תחלואה מאוד גבוהה ובאזורים האלה אנשים שעובדים יכולים לצאת החוצה, אבל ילדים עם מוגבלות שלומדים במוסדות חינוך מיוחד או משולבים במוסדות הרגילים לא יכולים לצאת החוצה. כרגע עדיין לא ברור מה יקרה איתם. זאת אומרת הגיעו אלינו מספר פניות של הורים שגרים באזורים מוגבלים ולא נתנו לילדים שלהם לנסוע לבתי הספר. זה נושא שלא הצלחנו לקבל תשובה מי אחראי עליו והוא חייב להיפתר. נושא מאוד חשוב זה הנושא של הנגשת המידע להורים. התקופה הנוכחית, גם השר דיבר על זה בישיבות הקודמות, שההתחלה, עד החגים זה מעין פיילוט ולאחר מכן ייעשו התאמות. המידע להורים חייב להיות נגיש, חייב להיות מועבר כל הזמן. כל שינוי, ואני מדבר במיוחד על נושא של הורים לילדים עם מוגבלות שאלה הורים שחיים בחוסר ודאות כל הזמן, לאורך כל השנה, אז במיוחד בתקופה כזאת של הקורונה, חייבים לעדכן אותם כל הזמן, יש מטפלים,

המוקד הרשותי עובד או לא עובד. אנחנו הבנו שיש רשויות שהמוקדים הרשותיים עדיין לא מוכנים בהם. אז הורים ברשות כזאת צריכים לדעת שאין להם כרגע מענה, ואם יש מענה אז צריכים לעדכן אותם על הדברים האלה. רק לסיום אני אגיד שאנחנו מאוד מברכים על הישיבה הזאת של הוועדה וצריכים לעשות ישיבות מעקב כאלה, לא כי לא סומכים וכי אין רצון, אלא כי לפעמים צריך לדחוף ולפעמים יש חסמים ושאלות, כמו ששואלים כאן חברי הכנסת, אלה שאלות שהן מצוינות והן לא לוקחות כמובן מאליו דברים ואנחנו מקווים שהדבר זה ימשיך בעתיד.

תודה רבה, אמיתי. הנהגת ההורים הארצית, איתי קפלינסקי איתנו?

שלום איתי, בבקשה. גבירתי היושבת ראש, חברי כנסת נכבדים, צהריים טובים. ראשית, כמו אמיתי, אנחנו מברכים על כך שוועדת החינוך של כנסת ישראל מפגינה רצינות ומסירות ועוקבת אחרי מצבים של תלמידים משולבים. אנחנו מדברים פה על קהילה גדולה מאוד שננטשה בגל הראשון של הקורונה, לא באופן יזום חלילה, אבל המערכת לא הייתה ערוכה עם תורת הפעלה סדורה ללמידה, למענים טיפוליים, רגשיים וחברתיים. לזכותו של אגף חינוך מיוחד במשרד החינוך, בראשות הגב' אברמזון, אנחנו רואים שבחודשים האחרונים נעשו צעדים גדולים מאוד לטובת מענים מיטביים כאמור. ברוב הדברים,

לא בכולם עדיין, הדיאלוג נעשה עלינו ולא בלעדינו. איפה שיש דברים טובים צריך להגיד אותם. בשלב זה חבריי להנהגת ההורים הארצית ואני רוצים להצביע היום על חמש סוגיות שטרם נפתרו שבוע לפני תחילת הלימודים, להביא אותן לתשומת ליבכם ולדרוש את הטיפול. דובר בראשית הדברים על מתווה ההפעלה למשלבות בלמידה מהבית. שמענו את הדברים וברור לכולם שאבן הנגף לחתימה על המוגמר היא דרישה של משרד החינוך ושל המרכז לשלטון מקומי לנוכחות מבוגר נוסף בלמידה מהבית. אנחנו יודעים שזה משהו שבחלק המקרים נדרש והכרחי, אבל לא באופן גורף, וזה מביא אותנו בדיוק לצד השני של המטבע, שזה המוקד הבית ספרי או הרשותי. זה פתרון שהוצע על ידי המרכז לשלטון מקומי ואומץ בחום על ידי משרד החינוך, אבל צריך לראות שהוא לא ישים בחלקם הארי של המוסדות בארץ. לא ניתן לפתוח מוקד אם אין תשתיות רשת מחשוב הולמות, וברוב בתי הספר בארץ אין.

לא בכל מוסד יש חלל מתאים או זמין, ויש רשויות שלא מציעות את המוקד בכלל להורים. אם אנחנו מתגברים על הכשלים בעוד כמה ימים של ההפעלה של מתווה הפעלה כלשהו לסייעות בבתים אז לא כל המשפחות ולא כל המשלבות מעוניינות לקיים את הלמידה מהבית, ואת זה אי אפשר לשפוט. לכן אי אפשר להסתמך רק על פתרון אחד. זה לא יכול להיות רק הפעלה של משלבות בבתים וזה לא יכול להיות רק מוקד בית ספרי, צריך לפחות את שני הדברים האלה. אנחנו מצפים שאתם תפעילו את מלוא כובד משקלכם שב-1 בספטמבר יינתן פתרון, מענה הולם לכל הילדים שזקוקים ל - - - אם משרד החינוך מכריז על למידה מהבית אז צריך לתת מענה ללמידה מהבית,

הנושא הבא שחשוב שאנחנו נציין זה כל הנושא של תיווך הלמידה. רבותיי, אנחנו מדברים פה על עשרות אלפי מורים שטרם, אפילו אין עדיין תוכנית הכשרה למחנכים ולמורים מקצועיים איך לתווך לתלמידים שמשולבים את הלמידה באמצעים המקוונים. דובר על כך, והמשרד דיבר על כך רבות, שההכשרה תיעשה במהלך השנה, אבל הלימודים מתחילים בשבוע הבא. אנחנו צופים שבמקומות רבים יהיו פערים, פערי למידה משמעותיים וצריך להביא את זה בחשבון. אם כבר עסקנו פה במשלבות, אני רוצה קודם כל להתייחס לפיל שבחדר. דרישות הקבלה היום לתפקיד כה חשוב זה תעודת לידה ודופק. ההכשרה שעוברות המשלבות היום, מבחינת המערכת, היא זניחה עד כדי לא קיימת. משרד החינוך מתקצב, אבל מי שמעסיק זה הרשות המקומית. זה סוד ידוע שהורה שמעוניין במשלב או משלבת עם נתונים טרום אקדמיים מרשימים יותר יוציא מהכיס שלו לפחות את אותו הסכום שמקבל, הוא מעליב אגב, משלב מהמדינה.

אלה שיש להם יכולים לעשות את זה, או אלה שיש להם בקושי עושים את זה. מדובר פה א', על הגדלה של פערים,

על עול כלכלי שהוא בלתי הוגן. אם אנחנו רוצים מישהו, כמו שהזכירה מיכל מנקס, שמתווך למידה ולא שמרטף צריך גם להגדיר דרישות תפקיד ולתקצב את זה בהתאם. לסיכום, סוגיה אחרונה שאני מבקש להעלות. אתמול התברר למשרד החינוך כי הם ייאלצו להגדיל את ההיקף של שעות הטיפול והמענה הרגשי לתלמידים עם סיכון בריאותי הלומדים מהבית. מדובר פה בחובה מוסרית, אבל זה משהו שלא יכולים לעשות יש מאין.

אנחנו רוצים רק לוודא שחברי הוועדה מבינים שאת התלמידים הללו יש לתקצב באופן ייעודי לא על חשבון תקציבי שירותי חינוך מיוחדים. אז אנחנו מקווים להמשיך פעולה מאומצת לטובת הילדים המשולבים. תודה רבה, איתי. עורכת דין אביבית ברקאי, ארגון 'בזכות'.

אביבית? שלום, צהריים טובים. גם מצטרפת לתודות על הדיון החשוב. מרבית הנקודות שרשמתי לעצמי נאמרו אז אני אשתדל לא לחזור על דברים. כמה נקודות הן מאוד מאוד חשובות, שאולי נאמרו, אבל כן אני רוצה להרחיב בעניינן. ראשית לגבי מה שרויטל הזכירה, הנושא של ועדות השגה, ועדות חריגים. גם אלינו הגיעו הרבה מאוד פניות של הורים, שלמרות שהם הגישו את הבקשה לוועדת ההשגה בזמן, הם הגישו בקשה לוועדת חריגים, עד היום, למרות שחלפו הרבה מעבר לשלושה שבועות, שלפי הנחיות משרד החינוך מחויב להן, עדיין לא קיבלו אפילו מועד, חלקן אפילו לא קיבלו תשובה: 'בקשתכם התקבלה' וחלקם פשוט לא קיבלו מועד לדיון בוועדת השגה. אנחנו מדברים על שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מדברים על ההשלכות של עצם זה שאם אין עדיין ועדת השגה, יכול להיות שההשגה תתקבל, יכול להיות שההורים יהיו מעוניינים לשלב את הילדים שלהם ואז תידרש להיות ועדת פילוח בית ספרית. חלק מוועדות הפילוח כבר היום אומרות להורים שאין תקציבים במתי"א, ששעות ההוראה כבר נגמרו, שאין יותר שעות טיפול ומדובר בילדים שבעצם לו הייתה מתקיימת בעניינם ועדת ההשגה בזמן הם היו מקבלים את כל הסל הזה ולא ברור מהי התשובה כרגע לילדים אם אין תקציבים. כלומר תשובה כזאת בוודאי לא יכולה להתקבל במיוחד כאשר המחדל לכך שאין ועדות השגה עד היום הוא בהחלט על משרד החינוך שלא נערך כיאות למבול הפניות לוועדת ההשגות, נוכח העוולות שנעשו בוועדות הזכאות והאפיון. זו נקודה שנייה, כלומר גם היום ועדות זכאות שמתקיימות, למרות הנחיות שיצאו מטעם האגף לחינוך מיוחד ב-19 ביולי, חלקן עדיין מתקיימות, בניגוד לחוק, בניגוד להתחייבות של משרד החינוך לבית המשפט, שלפיה לוועדה יש שיקול דעת מלא בקביעת היקף סל השירותים. אני חושבת שמן הראוי שמשרד החינוך לא יחכה לחוזר המנכ"ל שייצא, אלא יוציא כבר היום, או יותר נכון כבר אתמול היה ראוי שתצא הנחיה ברורה שכל יושבי ראש ועדות ההשגה וועדות הזכאות ייפגשו בזום וייאמר להם מהי בדיוק ההנחיה לגבי היקף סל השירותים כדי שסל השירותים שהילד צריך לקבל, ילד שצריך לקבל סל שירותים מסוים, הוא יקבל את סל השירותים המסוים הזה ולא ייאמר לו שיש מקסימום. זו נקודה שנייה. נקודה נוספת וזו לגבי באמת ההיערכות לקורונה. כפי שנאמר, חלק מהילדים ילמדו עדיין בבתי הספר, בהתאם לבקשתם, ולא ברור מה התוכנית שתתקיים בבית הספר. כפי שנאמר על ידי רחלי, יש ילדים שלא זכאים לשעות סיוע במשך כל היום, אז הסייעת תגיע לחלק מהיום ומה קורה בשאר היום? מי נמצא עם הילד בבית הספר? איזו תוכנית לימודית מתקיימת בעניינו? עם מי הוא נמצא? מי משגיח עליו? הרי ההסעה, כפי שנאמר בישיבות הקודמות, תהיה רק בסוף יום הלימודים, לא תהיה לו הסעה באמצע יום הלימודים. מה הילד הזה יעשה עד סוף יום הלימודים כשכל תלמידי הכיתה שלו נמצאים בבית והוא נמצא בבית הספר, גם אם מבחירה שלו? צריכה להתקיים איזושהי תוכנית ולא נשמע ממשרד החינוך שהם נערכו לעניין הזה. נקודה נוספת זו ההסעות. לפי ההנחיות שיצאו בעניין ההסעות, וזה נאמר כאן גם על ידי מיכל מנקס, שכרגע המשרד והשלטון המקומי ערוכים למתן הסעות לכל הילדים, גם לילדים המשולבים, שאני אומר בסוגריים שיש עדיין רשויות שלא הפנימו את החלטת בג"צ שגם ילדים משולבים זכאים להסעות, אבל לפי אותן הנחיות גם כתוב שככל שהמצב ישתנה אז ההסעות יינתנו בהתאם למוגבלויות.

לא כל הילדים יהיו זכאים להסעות וזה כמובן מצב שלא ניתן להשלים איתו. אל תסיקי מסקנות מראש. כתוב גם שייבחן הצורך בהגדלת צי הרכב, יהיה צורך בגיוס מלווים. אני לא מבינה למה הכול בלשון עתיד ולמה הדברים האלה, לא נערכים אליהם עכשיו, כשהשינוי יכול להיות מהיום למחר. כלומר משרד החינוך והשלטון המקומי צריכים להיערך למצב כזה כבר עכשיו, לדאוג להגדלת צי הרכבים, לדאוג למלווים נוספים, כאשר אם מחר בבוקר המצב ישתנה בפתאומיות, יהיה להם את כל מערך הרכבים כדי לתת הסעות לכל התלמידים שזכאים להגיע לבית הספר. נקודה אחרונה, לגבי התקציבים שנאמרו כאן. הוזכרו תקציבים שקליים והוזכרו תקציבים נוספים, אבל כשאנחנו מדברים על תקציבים הרבה יותר בסיסיים, כמו סל מוסדי, מתברר שבגני הילדים בגילאי 3-4, למעט יישובים שבהם הוחל צו לימוד חובה, משרד החינוך לא מתקצב את הגנים הללו בסל מוסדי. זה אומר שהרבה ילדים שכל המענה שניתן להם על ידי ועדת זכאות ואפיון זה מענה בחינוך הרגיל עם סל מוסדי, יש להם את ההחלטה הזאת ביד, אבל אין סל מוסדי לגני הילדים האלו שבהם יוכלו לתת להם את המענים. אז בעניין הזה אני ממש אשמח, גבירתי יושבת הראש, שמשרד החינוך ייתן תשובה מה קורה עם התקציב המוסדי של גני הילדים לגילאי 3-4 ביישובים שבהם לא הוחל צו לימוד חובה. למרות שחוק חינוך חובה חל על כל הילדים מגילאי 3-4, באופן תמוה ביותר, רק בגנים שבהם חל צו לימוד חובה מקבלים היום סל מוסדי.

תודה רבה עורכת הדין אביבית ברקאי. גלית וידרמן ממשרד הפנים. גלית, את איתנו? בבקשה, גלית.

כמה דברים קצרים. אחת, אנחנו באמת שמחים שעמדתנו בנוגע לסייעות ולהגעה שלהן לבתים התקבלה ושהנושא הזה נפתר והילדים יקבלו את הסיוע במהלך שנת הלימודים, כי צפויה לנו שנת לימודים ארוכה וראוי שהמענה הזה יינתן השנה הזאת וההתמודדות עם הקורונה לאורך שנת הלימודים. האגף שבראשו אני עומדת, אגף בכיר לבקרת ההון האנושי ברשויות המקומיות,

בין היתר, גם על הגדרות תפקידים בשלטון המקומי וגם על הגדרות התפקידים של הסייעות בשלטון המקומי ולכן אנחנו גם נשמח, אם יש צורך, לערוך התאמות בהגדרות התפקידים של הסייעות. אני ככה עומדת מול הגדרת התפקיד של הסייעת והגדרת התפקיד כוללת גם היבטים של מתן סיוע פרטני, גם סיוע פיזי, גם כמובן סיוע ארגוני ולא רק סיוע לימודי ולכן, אם יש צורך להתאים את הגדרת התפקיד למציאות הקורונה ולמציאות היום יומית, אנחנו נתאים בשיתוף פעולה עם הגופים המתאימים, עם משרד החינוך וכלל הארגונים, אנחנו נפעל ונעשה את ההתאמות הנוכחיות. אני מצטרפת גם לדברים החשובים שהביעה חברת הכנסת פרידמן. אנחנו קיבלנו פניות, בין היתר גם אתמול, מראש העיר יעלה מקליס ועוד ראשי ערים אחרים בנוגע לנושא הזה של סייעות בצהרונים, שראשי ערים נאלצים להשקיע סכומי כסף ניכרים בסבסוד של סייעות בצהרונים. גם אם זה משהו שלא עסקו בו בעבר אין סיבה לקבל אותו כנושא שלא צריך לעסוק בו בעתיד וגם אין סיבה לקבל כדבר מובנה שילדים משולבים לא צריכים לקבל מענה בשעות האלה וילדים צריכים להשתלב עד השעה אחת ומהשעה אחת הם לא צריכים לקבל שילוב. אנחנו צריכים לתת על זה את הדעת ולחשוב איזה שילוב הם צריכים לקבל. הוועדה צריכה לתת על זה את הדעת ואנחנו נשמח גם בנושא הזה לחשוב יחד עם הוועדה ויתר השותפים. יופי, תודה רבה, גלית. האם נציג הסתדרות המורים, מאיר אסרף, איתנו? בהחלט, גברתי, שלום. אני רוצה לברך את הוועדה על דיון המעקב, זה באמת דיון חשוב. בלי דיוני מעקב כאלה לא ניתן לעקוב אחרי החלטות של הוועדה. אבל אני רוצה לדבר על נושא נוסף שלא התייחסו אליו בוועדה,

והוא נושא המורים, עובדי ההוראה,

למרות פניות שלנו ודרישות שלנו לדון בנושא, הנושא לא בא על פתרונו ולכן ככל שלא יימצא פתרון לנושא הזה אנחנו לא נוכל לפתוח את שנת הלימודים. מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד, התייחסה לזה בדיוני הוועדה, גם בדיוני היערכות לשנת הלימודים וגם בדיוני מעקב. אנחנו קוראים מכאן למשרד החינוך למצוא פתרונות וגם לחזור עם תשובות לגבי הנושא של עובדי הוראה בסיכון על מנת שנוכל להגיע לפתרון. כתבה לי כאן חברתי, עורכת דין רויטל לן, שהנושא אינו קשור. אני האזנתי כאן לכל הדיון, כמובן בכל מה שניתן לסייע אנחנו נשמח לסייע גם בנושא של החינוך המיוחד. אני מודה לוועדה. תודה רבה. אחרון הדוברים ואחר כך אני חוזרת למשרד החינוך לתשובות. ד"ר שי פרוכטמן, איגוד מנהלי מחלקות החינוך? לא איתנו.

אז אנחנו חוזרים, כי יש לנו כמה דקות לסיום, אליכן, רחלי, מירי, שוש, לענות על הבעיות שהועלו על ידי הנציגים השונים. מי איתנו? רחלי, בבקשה. אני רוצה רגע להתייחס לעניין של המצב הנוכחי ופנינו לאן ואני עדיין עומדת על כך ואומרת, באמת עם כל ההערכה שיש לי לרויטל, שעוקבת ומעורבת, וארגוני ההורים והנציגויות, אנחנו יושבים ועוקבים ילד ילד, ולא ייתכן שייאמרו דברים ונקבל אותם כמובנים מאליהם. 150 פניות ואמר המפקח הארצי, אבל כשאני בדקתי, הבוקר, את 150 הפניות, זה לא כך. זה שהורה לא קיבל באמת את מה שהוא ביקש, בשביל זה יש ועדה, בשביל זה יש אנשי מקצוע ובשביל זה מתקבלת גם החלטה. כשההורה לא היה מרוצה בוועדת זכאות ואפיון מההחלטה שקיבלה הוועדה עומדת לו הזכות להגיע לוועדת השגה. כשוועדת ההשגה קיבלה החלטה והחזירה את תשובתה וההורה לא מרוצה, עומדת בפניו הזכות לגשת לעתירה מנהלית. אז אי אפשר לבוא ולהגיד 150 הורים עדיין עומדים ולא קיבלו תשובות ואנחנו לא יודעים והם לא יודעים להחליט. נכון לרגע זה, ואני עומדת על כך, אני אומרת שוב, רוב הפניות הן מהורים בהשגות. אני מדברת על ההשגה. רוב הפניות הן של הורים שהם תלמידים ממשיכים במערכת, שעדיין הפילוח או ההמרה לא הייתה מדויקת ועמדה להם הזכות להגיע ולבקש המרה מדויקת ביחס למה שהיה להם בעבר. התלמידים האלה משובצים בבתי ספר, לתלמידים האלה שמורה הזכות גם להגיע ולקבל את התקציב שמגיע להם. לכן אני גם רוצה להתייחס לדבריה של אביבית, אני לא יודעת אם אמרו נגמרו השעות וכו'. כפי שאת אמרת, גבירתי היושבת ראש, אין כאן בעיה של תקציב. אני אחזור ואומר, כל תלמיד שתימצא לו זכאות וכל תלמיד שגם מגיע לפתחנו ואנחנו יודעים שקרתה תקלה בהמרת השעות עבורו, יקבל את מה שמגיע לו. זאת ההנחיה ואין בלתה. אז לא לעשות פרשנויות על פרשנויות ועל אמירות כי אם ילד היה זכאי לקבל 13 שעות ובוועדה נאמר לו 9.6 או 8.6 הוא יקבל 13 שעות.

אני רוצה רגע בנקודה הזו, כיוון שהיא עלתה כבר בדיונים קודמים, יכול להיות שיש פער בכל מיני נקודות קצה, ברשויות ובוועדות, כי הנושא הזה של אין תקציב, נגמר הסל, נגמרו השעות, אנחנו שמענו את זה. יכול להיות שזה לא נכון וזה לא צריך להיות ככה, אבל זה כנראה קורה. אז מה שאני מציעה זה פשוט לחדד באמצעותך בדיוק את מה שאת אומרת כרגע, לחדד עד אחרון המפקחים והמתי"אות בשטח, שיושבים עם ההורים, הן בוועדות השגה והן בוועדות האחרות, כדי שתקציב לא ימנע מילד לקבל את מה שמגיע לו בדין. את צודקת ואני רוצה לומר שבהתחייבות שלנו לבית המשפט חזרנו חזרה ואנחנו הוצאנו הנחיה ברורה, היא גם נמצאת בידי אותם נציגים שיושבים כאן, שיכולים תמיד לבוא ולומר זה לא שהמשרד לא עשה. ואגב, אני רק רוצה לסבר את האוזן, העתירה התייתרה. זה לא שאנחנו הגענו לבג"צ ובג"צ קיבל את העתירה כלשונה. היו התחייבויות של משרד החינוך, משרד החינוך חזר והוציא הנחיות ברורות, כתובות, כתובות, הן הועברו לכל מי שנמצא גם איתנו בדיון, כך שאין מה להתבלבל. ברגע שאנחנו אמרנו שאף ילד לא ייפגע, זו לא אמירה של רחלי כי רחלי נחמדה, זאת הייתה התחייבות והיא נכתבה גם. היא נכתבה, שהוועדה חייבת לקבל החלטה ויכולה ורשאית, וזאת הסמכות שיש בידיה, לקבוע את היקף הסל. יחד עם זה אני רוצה לומר, בהגינות מלאה, לא תמיד הוועדה תקבע לשביעות רצון ההורה, זה בסדר. כאן זה נושא אחר לחלוטין. הוא לא אחד לאחד באתי, ביקשתי, קיבלתי. לא. אוקיי, בואי תעברי הלאה לשאלות הבאות שעלו.

לכן אני אמשיך ואדייק ואני אגיד, בתהליך שיבוץ, נכון לרגע זה, ושיבוץ הוא בדרך כלל בגין אותם תלמידים חדשים או תלמידים שעוברים ממסגרת למסגרת, יש לנו עדיין קושי והקושי נמצא באותו מקום שאני מציבה אותו. אותן ועדות חדשות, שמתקיימות, למשל, ועדות חריגים, הרי אחת הטענות הייתה: אל תגדירו מה זה חריגים מבחינת התאריך והמועד. אבל כולנו מבינים שאם תלמיד מגיע היום, היום, ברגע זה, וזה קורה, מגיע היום עם אבחון שבאמת מזכה אותו בשירותי חינוך מיוחדים ועכשיו צריך לבוא ולנסות למצוא מסגרת,

זה לוקח קצת זמן כי צריך להתאים את מה שהמערכת צריכה להנגיש עבור התלמיד. אני לא יכלה להגיד לכל רשות מקומית: לא משנה, איפה שיש תשבצו.

יש צורך של ילד וצריך להתאים את הצורך של הילד לתוך המסגרת הזאת. ואני לא יכולה להגיד לכל אחד: תיכנס לאן שבא לך. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון ואנחנו עדיין לא סגרנו ועדות וכל תלמיד שיימצא זכאי אנחנו נלווה אותו גם ערב פתיחת שנת לימודים. אני אומרת וזה קורה.

אבל עדיין זה לא מאות, זה לא אלפים, זה 70 תלמידים שנמצאים היום בתהליך שיבוץ וכל אותם תלמידים שבכל רגע נסגרת בגינם הוועדה וההחלטה והם בוחרים ללכת למסגרת של חינוך מיוחד. אנחנו נלווה את זה יד ביד. אז מאוד חשוב לי. עוד נקודה אחת שאני ממש מבקשת לחדד אותה ולהגיד. אני חושבת שהאמירות האלו לגבי איך המערכת תופסת את המשפחות, אני לא רוצה להגיע למקום הזה וזה לא שיח שמתנהל, בוודאי לא בשותפות שמתקיימת בין אנשי המקצוע לבין ארגוני ההורים והנציגויות. אני עם כבוד מאוד גדול נמצאת שם, לא כרחלי,

אני ממש מבקשת, אני לא מגיעה ברמה האישית, אלא אני מייצגת כאן אנשי מקצוע רבים, טובים ונפלאים וזה תפקידי, לייצג אותם. אז להגיד שהמערכת כולה מתייחסת בחוסר כבוד למשפחות וכו', אני ממש מבקשת שדברים כאלה יימחקו, או לפחות שנביע את האמירה שלנו. כשאנחנו באים לדבר על זה שסייעת לא תגיע לביתו של התלמיד, אז קודם כל מותר גם להיות חלוקים בדעות וזה בסדר, ואם צריך לכנס אותנו לשולחן נוסף ולדיון נוסף,

נדבר על זה. יכול להיות שאנחנו נצליח לשכנע ויכול להיות שהצד השני ישכנע. אז בואו רגע, נבוא למקום הזה עם איזשהו כבוד הדדי, שאומר רגע, כי ההתייחסות היא לא לתלמידים המשולבים ולאוכלוסיית החינוך המיוחד, אני מתייחסת לדבר הזה כאל מערכת כוללת וכשהמערכת באה לטפל בסוגיה כזו או אחרת, היא לא מתייחסת רק לילדי החינוך המיוחד, ממש לא. היא מערכה מאוד גדולה. אני לא חושבת שיש הבדל בין ילדי החינוך המיוחד בבתים שלהם לכלל החברה בישראל, ממש לא. אבל אני שוב חוזרת ואומרת, עלתה סוגיה של כניסת הסייעת לבתים שלא בנוכחות. הצפתם והעליתם היום את העניין האם בגיל 15, נער בגיל 15, כן אפשר, לא אפשר, לא יודעת. בואו נתכנס, אמרנו, נתכנס ונדבר. זה עדיין לא אומר שאמרנו כן. אז תודה לכם.

אני ממש מתנצלת בפני הרבה אנשים שחיכו בזום, אנחנו לא יכולנו את כולכם לשמוע, אבל כמובן נשמח לקבל גם בכתב לוועדה. אני רוצה לסיכום, שוש, רחלי,

כל מי שבמשרד החינוך שם, עלו לא מעט נושאים שאתם צריכים לבדוק. קודם כל את הנושא של נוכחות מבוגר בבית כאשר הסייעת נמצאת. מצד אחד אנחנו מברכים על זה שהסייעת או המשלבת יכולה להגיע לבית הילדים,

שבו חזרה בשולחן העגול, העלו את כל הסוגיות, יכול להיות שצריך לעשות איזושהי הבחנה במוגבלויות השונות. שבו ותנסו לפתור את הבעיה. אין ספק שמוקד חינוכי בבית הספר הוא תמיד פתרון יותר טוב, מבחינתי שכל הילדים יגיעו לבית הספר, צריך רק לראות שאכן המוקד הזה ערוך, גם מבחינת לוחות זמנים, עם הסעות, כל מה שכרוך בהפעלת מוקד כזה. יש ספריות, יש מעבדות, יש מספיק מקומות ברחבי בתי הספר כדי להפוך מוקד לימודי נגיש, נכון וטוב. אני רוצה לגעת בנושא של מרחבי הכלה. אני מבקשת למעקב של הוועדה, לפתור את הבעיה התקציבית, כי אותם 250 מרחבי הכלה שצריכים להיבנות בשנת הלימודים תשפ"א צריכים להיבנות וצריך למצוא לזה את הפתרון. כל הנושא של סייעות שצריכות להיספר בקפסולה וכל הילדים שמשתלבים השתלבות חלקית, אם יש קפסולה והילד מגיע רק למספר שעות או למספר ימים, לראות שאנחנו לא מפספסים את ההשתלבות החלקית הזאת כתוצאה מגודל של הקבוצה. אני רוצה לחזור על מה שאמרה נעם מאיגוד הפסיכולוגים על הנושא של התמיכה למורים בחינוך הרגיל. אנחנו יודעים שזה מפתח מאוד מאוד חשוב להצלחת ההכלה של הילדים עם הצרכים המיוחדים ולראות איך אנחנו באמת ממסדים את השעות האלו כחלק מהתהליך של המורים במהלך השבוע. זה סוג של ליווי קבוע, עד שירגישו מספיק איתנים וחזקים כדי להכיל את הילדים כמו שאנחנו רוצים שילדים ירגישו ושהמורים ירגישו. לגבי הנושא של בחינות הבגרות, לא נפתח כרגע את הדיון. דנו בזה בתקופת הקורונה. בחינות בגרות ובחינות שוטפות, דרכי היבחנות, הן מאוד משמעותיות. כשיש בחינה בזום לא כל הילדים יכולים להיבחן בדרך הזאת וזה חייב להילקח בחשבון. הנושא של התיווך החברתי. שמענו את זה מהרבה מאוד הורים, שבתקופה הארוכה של הסגר בקורונה ושל הלמידה בזום הילדים האלה היו מאוד, חברתית. ביחד עם מנהלי בתי הספר אני משוכנעת שאפשר למצוא לזה מענה הולם. הוזכר פה על ילדים באזורים מוגבלי קורונה. אני משערת שזו החלטה שלכם, משרד החינוך עם משרד הבריאות, אבל קחו את זה לתשומת ליבכם. בוודאי כל הנושא של שקיפות והנגשת מידע להורים, מאוד מאוד חשוב, במיוחד בימים כאלה, שאין לימודים סדירים בבתי הספר. גני הילדים שלא מתוקצבים בסל מוסדי. רחלי, קחו את זה, תבדקו את מה שאביבית פה העלתה. כמובן הנושא של עובדי הוראה בסיכון, זה נכון לכלל המערכת, איך אנחנו מתמודדים איתם. עלו עוד נושאים ואני מקווה שרשמתם כמוני את כל ההערות, כל אלה, רובן צריכות להיפתר עד תחילת שנת הלימודים. נושא שאני אבקש להעלות, שתעלו אתם לדיון, אני אשמח לקיים על זה גם דיון בוועדה, זה סייעות משלבות בשעות הצהרונים. זו לא בעיה חדשה, היא לא ספציפית לתקופת הקורונה, אבל היא אכן בעיה. ילד רגיל במערכת החינוך שזכאי לשילוב זכאי גם לצהרון. השאלה היא איך אנחנו ממשיכים ומלווים אותו כדי שיקבל את המענה החינוכי המתאים גם שם. אני יכולה רק לקוות שהלימודים יתקיימו כסדרם ככל שניתן במערכת החינוך הרגילה, כי יש לה השפעה ישירה על הלמידה של הילדים המשולבים, אבל תשומת לב, הם בלב כולנו, אני רוצה שירגישו כחלק אינטגרלי ממערכת החינוך, אבל יקבל ואת המענים הספציפיים שמגיעים להם כדי להרגיש כמו כולם ולהצליח כמו כולם ולהשתלב חברתית כמו כולם. המחויבות שלנו, ואני יודעת של כל אנשי החינוך, היא לכל ילדי ישראל, לכל אחד ואחת כחלק מילדי מערכת החינוך. אני רוצה להודות בהזדמנות הזו לכל אנשי החינוך בשטח, לאנשי השלטון המקומי והרשויות המקומיות ולאנשי משרד החינוך. אני יודעת שזאת תקופה מאוד מאוד קשה גם ככה, תמיד עושים לילות כימים בתקופת ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים, קל וחומר עם המגבלות שחלות על כולנו בעקבות הקורונה. אני רוצה להודות לכם ובאמצעותכם לכל אנשים שעובדים איתכם ולאחל לכולנו שנת לימודים מוצלחת ומי ייתן שתיעלם הקורונה במהרה מחיינו ונגיע כל יום לגן הילדים, לבית הספר עם חיוך גדול ובאושר לפגוש אחד את השני. תודה רבה. תמה הישיבה.